בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו נדון היום בתקצוב הקמת המפעל לטיפול בפסולת באזור ראשון לציון והשימוש בכספי הקרן לשמירת הניקיון. אנחנו לא דנים על מתן הרישיון שתלוי ועומד בבית

הזה, ואנחנו גם לא דנים על הנושא הסביבתי שצריך להידון בוועדת הפנים,

לעניין הזה. התלונות שהגיעו אלי הן תלונות שצריך לברר אותן. אנחנו ועדה שעוסקת בנושא התקציבי. כנראה שהושקע שם הרבה מאוד כסף, אבל אני לא רוצה להביע עמדה לפני שנשמע את כל הצדדים. אני אבקש ממך, רז קינסטליך, ראש העיר, להציג את עמדת עיריית ראשון לציון. תודה רבה, מעריכים מאוד את ההזמנה לוועדה, זה לא מובן מאליו. אני מדבר בהתרגשות מפיהם של כמעט כ-300,000 תושבים שכולם היום רוצים לשמוע את עתיד המפעל הזה. אנחנו בבית משפט בעתירה כנגד היתר הבנייה, לא כנגד ההיבטים הסביבתיים וכנגד הכסף. החל משנת 2011 יזמה ועדה בין משרדית של המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר הקמתו של מתקן טיפול פסולת בשטח השפד"ן. שטח השפד"ן,

הוא שטח גלילי,

בתוך העיר ראשון לציון שאנחנו לא נהנים מפיקוח עליו. המכרז שאנחנו מדברים עליו להקמת המתקן פורסם על ידי המדינה אי שם בשנת 2012 בשיטת BOT והיה באוויר במשך חמש שנים לשאלות הבהרה. שיטת ההתקשרות של אותו מכרז הייתה PPP שותפות ציבורית-פרטית, כאשר האחריות להתקשרות עם רשויות מקומיות לצורך הכנסת פסולת למתקן הוטלה על היזם. חברת זירו וויסט וחברת שיכון ובינוי זכו במכרז עם אפס תמיכה מהמדינה. התכנית קודמה במסגרת ניסיון המשרד להגנת הסביבה להוביל מהלך של הפרדת פסולת לשני זרמים: פח חום ופח ירוק, אשר כשל והביא לבזבוז של 350 מיליון שקלים מכספי הציבור - יש דוח מאוד מפורט של מבקר המדינה, הכל כתוב שם. המתקן אמור לקלוט, על פי שינוי להסכם של משרד האוצר עם היזם בשנת 2020, 365,000 טון בשנה של פסולת ביתית מעורבת ו-41,000 טון פסולת מופרדת במקור, כאשר כל כוונתה של המדינה עם פרסום המכרז הייתה להקים מתקן לטיפול בפסולת מופרדת במקור. מזה מספר שנים מנסים היזם והמדינה לקדם את התהליך הסטטוטורי לאישור הקמת המתקן, תוך הישענות על תכנית מאוד - - תפרט על מבקר המדינה, כי המדינה זה אנחנו. אנחנו לא ביקשנו לעשות את זה. מי זו המדינה? המדינה זה משרד האוצר. אני 19 שנים נבחר ציבור ומעולם לא נתקלתי בכזאת אמביציה, בכזאת יוזמה של המדינה להקים דבר כזה. אם אני מגיש תכנית ל-5,000 יחידות דיור אין לי את הכוח שלהם יש להכניס לוועדות. מדהימה הדחיפה של משרד האוצר לפרויקט הזה. עיריית ראשון לציון מתנגדת בתוקף להקמת המתקן בשטח הזה. תושבי ראשון לציון כבר היום סובלים מריחות של השפד"ן מידי יום. לא יעלה על הדעת שמשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה, שכבר היום לא עומדים בחובתם למזער את ההשלכות של המתקן המזהם הזה בשטח העיר, פועלים ביתר שאת להקמת מתקן מזהם נוסף בשטח הגלילי. במיוחד מתנגדת העירייה לכל ניסיון להקמה של מתקן פסולת בשטח שאינו בשליטתה, ללא יכולת פיקוח שלה, כאשר הנתונים מצביעים כי הקמת המתקן בתכנון המוצע הינה בעלת פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות ואיכות החיים של התושבים שלנו. לא ארחיב בדבר ההיבטים הסביבתיים והאחרים עליהם חולקת העירייה, אבל המידע החלקי המצוי בידנו מעלה שאלות קשות הנוגעות להיבטים מכרזיים וכלכליים בגינם התכנסנו כאן היום. מזה מספר שנים מנסה העירייה לקבל מכרזים במסגרת חוק חופש המידע ממשרד האוצר ומהמשרד להגנת הסביבה, רק לא נותנים לה. שמעת דבר כזה שהמדינה מסתירה מרשות מקומית מידע? פנינו לבית משפט על סמך חוק חופש המידע. רק בהחלטת בית המשפט קיבלה העירייה חלק מזערי מאותם מסמכים, רק שהכל מושחר. לא נתקלתי בדבר כזה שלא מביאים לנו את מה שכתוב. אנחנו נלך עוד הפעם לבית המשפט כי מטריחים אותנו בשטויות שאי אפשר להסביר אותן. מה יש למשרד האוצר להחביא מעיריית ראשון לציון שככה מעבירים לנו את המסמכים האלה? עשרות מכתבים מגיעים אלינו שחור ומושחר. היזם זכה במכרז הזה בזכות העובדה שהמדינה תשקיע אפס תמיכה לצורך הקמתו, אבל היום, לאחר כל החיפושים שלנו, אנחנו מזהים שלא ככה המצב. בהסכם פשרה שנחתם בין חברת זירו וויסט למשרד האוצר ב-21.5.2020 הסכימה המדינה לתקצב את החברה בסכום של 150 מיליון שקל. מי החליט על זה? אנשי האוצר. בפשרה צריך את כל הצדדים. העירייה בכלל לא צד, לא שואלים. מי אישר את ה-150 מיליון? מי מזין את החברה הזאת בהשקעה? אין להם הסכם עם שום רשות. הרי זה 1,000 טון ביום. 1,300. מאיפה זה מגיע?

כרגע אין שום רשות בהתקשרות איתם. לא אכפת להם שלא יהיה כי ממילא תשלם את זה. גם אם לא תהיה להם אשפה אתה תשלם את זה. משרד האוצר, מי אישר להם את הכסף הזה?

אבל בפועל אין במתקן את הטיפול בפסולת לפי זרמים, כשהכל נעשה בהסכם של זירו וויסט מול האוצר.

מעניין לשמוע מהמשרד להגנת הסביבה אם הוא

הרי בשביל זה קם המתקן הזה. מה כן אם לא הפרדה?

הורידו את זה בהסכם